שלום,

הנוער. בסמכות הוועדה לעסוק בענייני צעירים ונוער ובפערים חברתיים ולכן הדיון היום בנושא הזה הוא גם בסמכותנו וגם מתבקש נוכח המצב החדש של